הפנייה מבקשת להעביר עודפים משנת 2022 לשנת 2023 בסך 650 מיליון שקלים ו-44 אלף, על פי הפירוט הבא: תוכנית 05-51-01 88 מיליון ו-578 אלף שקלים. תוכנית 05-51-02 55 אלפי שקלים. תוכנית 05-51-04 31 מיליון ו-480 אלף שקלים.

הרלב"ד משתתפת במימון חינוך לבטיחות בדרכים בכיתות י' דרך משרד החינוך. אנחנו לא מתערבים בשאלה מי מועסק שם. אנחנו מעבירים את הכסף. מי אחראי על זה? משרד החינוך, אגף זה"ב. אני אומרת שאין לזה תקציב.

התקציב במשרד החינוך לא ירד בשקל אחד משנה קודמת והוא גם לא עובר בעודפים בפנייה הזאת. אתה יכול בבקשה לברר לי את מה שהעלתה חברת הכנסת אימאן ולומר לי מה הסיפור הזה? זה כבר מקרה שני שאני נתקל בו, אחד במשרד החקלאות עם עובדת ערבייה שם ועכשיו מה שהיא מעלה. אני מוכן לברר. אני אומר שאני אפנה את השאלה למשרד החינוך. אנחנו לא אומרים שאתה אשם. אני רוצה בירור על העניין הזה. אני רוצה לדעת למה העובדת הזאת פוטרה. אני מבקש לדעת את כל הפרטים. אני לא רוצה לעכב את העברת העודפים כי אין לזה קשר לעניין הזה אבל ברגע שהיא העלתה את זה, לא יכולה לעבור על שולחננו מציאות כזאת שיכול להיות שעובדת פוטרה רק בגלל זהותה. אדוני היושב ראש, שאלה. בסעיף האחרון, סעיף 40-54-01, מדובר על יתרה של למעלה ממיליון שקלים כאשר מדובר על פעילות התחבורה הציבורית הסדירה ותכנון מערך הקווים. אנחנו הרבה פעמים נתקלים בבקשות של אזרחים שמבקשים ממשרד התחבורה לתגבר להם אוטובוס כאן ושם. היום אחרי התפילה בא אלי מישהו ואמר שהוא נסע אתמול לכותל והאוטובוסים היו מפוצצים שזה משהו נורא. אני הולך לדבר עם אורי מקלב. זה בלתי נסבל. כאן יש יתרה תקציבית. יש לכם תשובה לזה? תקציב הסבסוד של האוטובוסים, הרכבות וכל התחבורה הציבורית הוא באזור ה-12 מיליארד שקלים והוא נמצא בסעיף 79, סעיף הפיתוח. מה שכאן מועבר זה רק הסבסוד של העובדים של רשות תח"צ ממשרד התחבורה. אלה עודפים מחויבים? עודפים מחויבים ברשות תח"צ, של התחזוק, של המחשוב שם, ההתקשרויות.

כשאנחנו מדברים על תגבור אוטובוסים, לא נשאר כסף. הכול מנוצל. הכול מנוצל. גם טיפול בנושא דריסת ילדים בדרום, בחצרות. לא נשאר כסף להסברה.

מי בעד אישור

מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר הבקשה אושרה. אימאן, אני מבקש שתעקבי אחרי בעניין הזה של

תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:40.